תקנות לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות (גוף פיננסי). עניינו של פרק ד' לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות: הפרדה בין גופים פיננסים משמעותיים לבין תאגידים ריאליים משמעותיים,

הפרדת בעלות בין הגורמים שעוסקים בהקצאת ההון במשק, כגון בנקים וגופים אחרים, לבין הגורמים היצרניים שזקוקים להון ולאשראי. תכלית ההפרטה היא להביא למצב של הקצאת הון יעילה ולמנוע,

ניגודי עניינים והקצאת הון לא אופטימאלית. לפי החוק, גוף פיננסי הוא אחד הגופים המנויים ברשימה המפורטת בסעיף 28 לחוק, ביניהם תאגיד בנקאי, גוף מוסדי, מנהלי תיקים, וכן יש אפשרות לשר האוצר להוסיף גוף אחר המספק שירותים פיננסיים, בהסכמת נגיד בנק ישראל ובהתייעצות עם יושב-ראש רשות ניירות ערך.

אחר"? הוא לא מוגדר כבנק? זה גוף פיננסי שהוא לא בנק. זה יכול להיות כל גוף שמספק שירותים פיננסים. תקנות לקידום התחרות לצמצום הריכוזיות (גוף פיננסי), התשפ"א-2020 בתוקף סמכותי לפי פסקה (7) בהגדרה "גוף פיננסי" שבסעיף 28 לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות,

בהסכמת נגיד בנק ישראל, בהתייעצות עם יושב- ראש רשות ניירות ערך ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: גוף1.תאגיד הרשום במרשם החתמים כמשמעותו בתקנה 2 לתקנות ניירות פיננסיערך (חיתום), התשס"ז-2007, הוא גוף פיננסי. באמצעות התקנות האלו אנחנו מסדירים חתמים, שאלה גורמים שמעורבים בהליך הנפקת ניירות ערך. הם נותנים מעין ביטוח לתאגיד המנפיק בכך שהם רוכשים את ניירות הערך ומשווקים אותו לציבור. אנחנו סבורים, גם בעקבות פנייה שהגיעה אלינו בנושא, שנכון יותר להגדיר אותם כגופים פיננסיים. באמצעות הקביעה הזאת אנחנו נסיר מגבלה של הפסקה של גופים פיננסים כחתמים. הוא עונה על התכלית של גוף פיננסי מבחינתכם? התכלית של גוף פיננסי זה הגורמים שאחראים על הקצאת ההון במשק. תן לי דוגמה. בנק.

תיקי השקעות. הוא משקיע בתאגידים ריאליים. מה הערך הנוסף שאני נותן בתקנות האלו? אני מגדיר חתמים כגוף פיננסי, שזה מה שהבנקים יכולים להחזיק. אם הוא מוגדר כתאגיד ריאלי, החוק מגביל החזקה של גופים פיננסים משמעותיים בתאגידים ריאליים משמעותיים. הבנק כיום לא יכול להחזיק? אם החתם הוא ראלי משמעותי, שזה אומר שהוא עונה על הקריטריון של מעל שישה מיליארד שקלים שווי מחזור מכירות או שווי אשראי קובע, הבנק לא יכול להחזיק בו. מכיוון שהחתמים הם גם אלה שמכניסים הון במשק,

למנוע את ההחזקות האלו. אין להם פעילות ריאלית. זה מוסיף עוד שליטה לבנק,

פוטנציאלית זה יכול להיות. הם יכולים לקחת עוד ועוד אליהם. גופים פיננסים שפעילים בשוק לצורך הלוואות או לצורך

ייראו עכשיו ענקיים. עשינו הפרדה פיננסית כדי למנוע את ה"ג'יינט" הזה שהבנקים עשו, זאת הייתה תכלית ההפרדה של פיננסים מריאליים. לא יכול להיות שבנק לאומי יחזיק גם בפז, סתם דוגמה. אני מודה שלא עשיתי הפעם שיעורי בית, אני מודה שלא הלכתי להתייעץ, אבל התחושה שלי שאתם מוסיפים עוד נדבך לבנק כך שגופים עד שישה מיליארד שקל לא יוכלו להתחרות בו בכלל. בדיוק, אתה מוסיף עוד כוח לבנק. הרי מה הייתה התכלית של הפרדה ריאלית מפיננסית? למנוע בדיוק את המגמה הזאת. לא תהיה תחרות, יהיו מונופולים. אני לא מבין את הגישה, אלא אם אתה יכול לשכנע אותי. גם היום חלות על חתמים מגבלות שנועדו למנוע ניגודי עניינים. החתם הוא מבטח ההנפקה, הוא מחייב לרכוש ניירות ערך שהציבור לא רכש. יש לחתם תפקידים נוספים. בנוסף להיותו מבטח ההנפקה הוא גם מעין שומר סף. החתם מסייע גם בתמחור של ניירות הערך בהנפקה. עשויות להיות נסיבות שבהן החזקה של גוף פיננסי יכולה להביא לניגודי עניינים מסוימים. בתקנות ניירות ערך שנוגעות לפעילות החתם, שאלו תקנות שהיו הרבה לפני חוק הריכוזיות, קבענו מגבלות מסוימות שנועדו למנוע את ניגודי העניינים האלה. אנחנו לא חושבים שהחזקה של גופים פיננסיים חזקים היא בעייתית. חשוב לציין שעד היום זה מה שהיה, בנקים החזיקו בחתמים, זה לא משהו חדש. העניין הוא שכשחוק הריכוזיות נכנס, המחוקק לא הגדיר חתם כגוף פיננסי, הוא הוגדר כתאגיד ריאלי. ההגדרה השיעורית הזאת יצרה את המגבלה על כל גוף פיננסי, לרבות בנקים, להחזיק בחתמים. זה מצב שאנחנו חושבים שנכון לשנות אותו. זה טכני. תסבירי לי איפה העניין של הפרדה של פיננסי מריאלי. באיזה מובן? אם את מאשרת לו את החתם ואת האפשרות שהוא מחזיק עד שישה מיליארד שקל גוף כזה, את נותנת לו עוד לבנה נוספת.

למנוע את זה. למה? היא אומרת שחלות עליו תקנות.

מוגדר כגוף פיננסי, לכאורה גוף פיננסי אחר יכול להחזיק בו. אני מבינה שהחשש שלך הוא מריכוזיות של גופים פיננסים כתוצאה מאיזו שהיא החזקה ריכוזית.

בדיוק. אם גוף פיננסי מחזיק בגוף פיננסי, אני עלול לפגוע בתחרות של הקטנים יותר. אתה מתכוון לחתמים אחרים?

אנחנו לא חושבים שזה פוגע בתחרות מול חתמים אחרים. יש איזו שהיא מומחיות לגופים פיננסים גדולים,

שדווקא יכולה לתרום למומחיות ולמקצועיות של החתמים בביצוע התפקיד שלהם בשוק. יש מגבלות שכבר קיימות היום בתקנות ונועדו למנוע או לפחות לצמצם ניגודי עניינים פוטנציאלים בפעילות החתם. המגבלות שהיו עוד לפני חוק הריכוזיות יכולות לשרת את התכלית של מניעת ניגודי עניינים. האם יש לכם איזה שהוא חשש של פגיעה בתחרות בשוק? כתוצאה מסיווג חתם כגוף פיננסי?

אנחנו מסתכלים בעיניים של רשות ניירות ערך. מבחינת הפיקוח שלנו כרגולטור שמפקח על החתמים, והחתמים הם גופים מפוקחים, אנחנו חושבים שההוראות הקיימות בתקנות מספקות כדי למנוע ניגודי עניינים. לגבי שיקולים כלל מערכתיים צריך את העמדה של רשות התחרות, אולי גם של רשויות אחרות. אף אחד לא יכול להגיד לי אם זה הולך לפגוע בתחרות? התחרות הזאת הייתה נשמת אפנו. אם חברי הכנסת סבורים שצריך להפריד פיננסי מפיננסי, זה אולי במקום אחר.

גם החוק לא אומר את זה. בגלל שחתם אמור להיות פיננסי אנחנו מגדירים אותו כפיננסי. כבר כיום ישנם בנקים שמחזיקים בחתמים. הסיפור הוא שיש חתמים שמשורשרים בצורה כזו או אחרת לתאגיד ריאלי משמעותי.

מה שרצו למנוע בהפרדה. אם חתם מחזיק או נמצא בקשר כזה או אחר עם גוף ריאלי - זו לא הייתה מטרת החוק. אם אתם מכשירים את החתם כריאלי זה בניגוד לחוק. החוק אומר שלא יחזיק גוף פיננסי בריאלי. יש הגבלות רק בריאלי משמעותי. גם בתאגיד ריאלי משמעותי בנקים יכולים להחזיק במגבלת של אחוז או 10% כשמדובר ביחיד. האם אני שקט?

להגיד לך מה יקרה בעוד שנה-שנתיים? אני לא יודע. אולי שיבואו בעוד שנה-שנתיים. רשות התחרות הייתה סביב השולחן כאשר הוצאנו את התקנות האלו. אנחנו נאשר את התקנות האלו, אבל נבקש שתבואו בעוד שנה יחד עם רשות התחרות כדי להגיד לנו אם החשש של חבר הכנסת מיקי לוי נכון או לא נכון. גם היום, וכבר הרבה-הרבה שנים מותר לבנק לשלוט ב-100% בחתם, וזה בהתאם לסעיף 11א לחוק הבנקאות (רישוי). כשיש חתמים שנשלטים בידי גוף ריאלי משמעותי, זה הופך את החתם לתאגיד ריאלי משמעותי, ואז לבנק אסור להחזיק בו מעל 10%. אם חוששים לתחרות, צריך היה ללכת אחורה ולהגיד שאסור לבנק לשלוט בחתם. להרבה מהבנקים יש חברות חיתום. לא אמרנו את זה, כי אז היינו מקצצים להם את הכנפיים.

חוששת מהחשש של חבר הכנסת מיקי לוי, מכך שתהיה פגיעה בתחרות? רשות התחרות הייתה שותפה לדיון שלנו, היא בחנה את זה. להכניס את החתם לרשימת הגופים הפיננסים לא ישפיע על הדבר הזה ולא יפגע בתחרות. אני מבקש שבעוד שנה או שנה וחצי הם יבואו לפה ויאמרו לנו אנה הגענו אחרי אישור התקנות האלו. אני מבקש שתבואו לכאן בעוד שנה וחצי כדי לדווח